בוקר טוב לכולם.

היו לנו קשיים טכניים,

כתוצאה מזה זמננו מעט התקצר ואני מתנצלת בפני כולם על זמנם המבוזבז. נתחיל בסרטון קצר ומיד ניכנס לעניינים. (מוקרן סרטון)